אנחנו עוברים לסעיף האחרון בסדר היום, דיון בנושא הארכת החיסיון על פעילות קצא"א, הצעתו של חבר הכנסת יוראי להב הרצנו. הסיפור של קצא"א הוא סיפור, למיטב